בוקר טוב, אני פותח את הישיבה. אנחנו בהצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 6). תיקון סעיף 11.בחוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020, בסעיף 1(1) - בסעיף קטן (א1) המובא